בוקר טוב לכולם. חודש טוב, חודש אדר א'. נקווה שהחודש הזה יביא איתו שמחה ובריאות לכולם. חבר הכנסת אמיר אוחנה איתנו כאן בפתח הדיון באולם הוועדה. ואנחנו נמצאים בדיון שני בהצעת חוק לתיקון

הצעה ממשלתית מ/1453, שמוזגו בה הצעות חוק פרטיות.

נבקש מהיועץ

אני מקווה שנמצה בשעה וחצי הקרובות את הדיון שהוא המשך לדיון שכבר

ומטבע הדברים, חשיבותה של ההצעה הזאת בעיניי רק מתחדדת, לנוכח העיסוק שלנו בשבועות האחרונים

ראיות באמצעים שאינם עולים בקנה אחד עם הוראות החוק.

על הזכויות של החשודים ונאשמים שהם אזרחים ויש להם

אבל יחד עם זאת, לא פחות חשוב, זה הצורך להנחיל את התודעה שרשויות אכיפת החוק עצמן חייבות לפעול במסגרת החוק ובגדרי

כשראינו גם עם הפרשה, שאתמול זה יצא מהוועדה הזו, שראינו את ההכחשות הגורפות בכל אולפני הטלוויזיה. ופתאום אנחנו מבינים שנעשתה עוד בדיקה וזה לא בדיוק כמו ההכחשות שנאמרו בצורה גורפת. הייתי ממליץ לגורמי אכיפת החוק בעיקר שכל אמירה שלהם, האמת שלהם היא חשובה

ואנחנו נמשיך לייצר את אותה אי ודאות ונמשיך לייצר את אותו בלגן. אז נכון שעל סוגיה אחת ואנחנו פותרים את אי הוודאות, האם זה רק על נאשם או על

להסביר קצת את השינויים ואת השאלות שעוד נשארו פתוחות כמובן להכרעת הוועדה. הוספת סעיף 12א. בפקודת הראיות , התשל"א-1971, אחרי סעיף 12 יבוא: "סמכות לפסילת ראיה שהושגה שלא כדין.

לצד זאת, כן יש פה רצון בהצעת החוק לעגן בצורה ברורה את הנושא שבאמת הכלל הפסול חל גם על עדים,

על ראיות חפציות ועל כל ראיה אחרת ולא מוגבל לנאשמים.

בנושאים

כי השיקולים האלה זה לא עומד פגיעה מהותית מצד אחד וכל השיקולים האחרים מצד שני. זאת אומרת, הפגיעה המהותית אומרת תפסול וכל השאר אומר אל תפסול.

זאת אומרת,

זה חלק מהאיזון הכללי שבית המשפט עושה. וזה בעצם אנחנו סברנו, ועד כמה שאני מבין זה

לגבי הגינות ההליך מול הזכות להליך הוגן, רק מה שרציתי לומר, הייתה לנו איזה שהיא מחשבה שהגינות ההליך זה משהו רחב יותר,

בצורה טובה יותר עם העובדה שאתה עוסק פה גם בהפרה של הדין כלפי העד. ולא רק זכות להליך הוגן נשמע יותר,

ואני חושב שמה שיש לפנינו הוא איזה שהוא מהלך ביניים מבורך. כי בדיוק בדוגמה שנתת, כדי שבית המשפט לא ימהר לעבור רק אל השיקולים של תועלת הציבור בהכנסתו של רוצח מעבר לסורג ובריח וכן לשקול את האינטרס הציבורי בנושא הזה של אי הסתמכות על ראיות

"והעניין הציבורי שבקבלת הראיה או פסילתה". כי בעינינו העניין הציבורי הוא דבר חשוב גם לפסילתה של הראיה. הוא משקף אינטרס ציבורי רחב של הציבור שראיות

יש נזק

הביטוי ששגור בפסיקה, זה גם הביטוי שאנחנו משתמשים בו בתזכיר חוק היסוד החדש. מאוד חשובה בעיניי הקונסיסטנטיות והאחידות במושגי יסוד שנוגעים למשפט הפלילי. אני חושב, שר המשפטים, אני לא יודע אם האזנת לדבריו של היועץ המשפטי. אבל דווקא כדי להגשים את מה שאתה מדבר עליו,

אני לא מודאג מהדגש ששם על הפגיעה בזכות הנאשם. לא, דגש חייב להיות, אבל זה תנאי סף. אז זה לא דגש. אני רוצה להזכיר שפסלות ראיה, לא פסלות הראיה בהליך הפלילי היא חזות הכל. כאשר קצין משטרה או קצין אכיפת חוק, שליחה של המדינה, משיג ראיה באמצעי לא ראוי, קודם לדיון בפסילת ראיה יש דוקטרינות שמטפלות בעניין הזה. בין אם זה דין פלילי ובין אם זה דין משמעתי.

וקודם כל, המכשיר המרכזי שבאמצעותו אנחנו מטפלים בתופעה הזאת היא הפעלת הכלים המשמעותיים הפליליים. אנחנו מדברים פה על קומה נוספת של טיפול. אני מסכים שהיא קומה מאוד

לא, לא שהיא קומה אפקטיבית. התפיסה של כל דיבור, גם של הלכת יששכרוב וגם של הדעות בזה, כשאנחנו מנסים, לפני שאנחנו מחפשים להעניש את הפושעים, כי להעניש פושעים בתוך מערכת אכיפת החוק, כפי שאנחנו מגלים, זה דבר כמעט בלתי אפשרי. אנחנו מנסים לצמצם את המניע לעבירה. אין בעיה, זה נכון. ולכן זו קומה ראשונה, זה לא קומה נוספת.

לא נתווכח על ההיבט הקבלני מה ראשון ומה שני.

יש לנו שתי מערכות ששולטות על הסיטואציה הזאת. כשאנחנו מגיעים אל עולם פסלות הראיה אז פה הוויכוח הוא ויכוח מהותי. אני אכן חושב שהכניסה אל זירת פסלות הראיה צריכה להיות במקרה שזכויותיו של הנאשם נפגעות. ובהחלט יכול להיות שיש פגיעה בזכויותיו של הנאשם כאשר בוצע צעד לא הוגן כלפי עד או הושגה ראיה חפצית בדרך לא הגונה.

הפגיעה לא צריכה להיות פגיעה ישירה בזכויותיו של הנאשם, היא בהחלט יכולה להיות עקיפה.

עלו פה בדיון הראשון גם דברים, נקרא להם אקטואליים, שהסעירו את השיח הציבורי בישראל. אבל הרעיון הזה שפסלות הראיה שייכת להליך פלילי שמתנהל בין המדינה או של המדינה למול נאשם וזו הזירה. ולכן במקום שאין פגיעה בזכויותיו של הנאשם וביומו לדין צדק ולמשפט הגון, אז אנחנו נשתמש רק בקומה האחרת של הכלים. ובעיניי, אין הצדקה ברמת נקרא לזה האינטרס הציבורי או המשוקלל, שבמקום שהזכות להליך הוגן של הנאשם לא נפגעת בשם הרצון לייצר את ההרתעה משימוש, נפגע בעשיית הצדק. המטרה של ההליך הפלילי היא בראש ובראשונה עשיית צדק. ובמקום שעשיית הצדק נפגעת על ידי שימוש בראיה שהושגה שלא כדין ברור למה נכנסנו לטריטוריה הזאת. וההרתעה היא תוצר נוסף מאוד רצוי. אבל במקום שכל מה שיש לנו הרתעה ועשיית הצדק תסוכל לחלוטין מבלי שפגענו בזכויות הנאשם, זה לא דיון סמנטי, זה דיון מהותי.

ודעתי שונה מדעתך. מדעתו של מי? מדעתך המשתמעת. בעיניי טוב שהפגיעה בזכות הנאשם היא תנאי סף ולא שיקול. במקום שאין פגיעה בזכותו של הנאשם להליך הוגן אין מקום לפסילת הראיה. יש מקום להפעלת כלים אחרים במענה להשגת הראיה באופן לא הגון. אז א', אני אומר ברור שאם זה לא השפיע בכלל על הזכות להליך הוגן, אז אני מסכים איתך. אלמלא המילה "מהותי" לא הייתי כל כך דואג. זה רף כניסה ואתה שם עליו מהותי ואתה מצמצם את זה רק אליו. חבר הכנסת רוטמן, הדיון על המילה "מהותי" ש-א', היא כמובן מעסיקה גם את הפסיקה ויש לה רגליים בדוח ועדת ארבל, זה הדבר שהעסיק לא מעט שיחות בינינו לבין משרד המשפטים. תכף נברר את הסוגיה הזאת. אני רק רוצה להתעכב על מה שאדוני אמר. אם אני הבנתי אותך נכון, אתה אומר שאם המשטרה נכנסה נגיד בלי צו חיפוש, שלא כחוק, לבית של אדם, ומצאה חבילת סם עם טביעת אצבעותיו - אז אתה רוצה, או אתה חושב שיש מקום לשקול פסילה של זה כשזה נגדו. אבל אם היא נכנסה לביתו של אדם אחר ללא צו חיפוש ומצאה חבילת סם עם טביעות האצבע של הנאשם שלנו, אז זה עד, זה אדם אחר, זה לא הנאשם. אתה רוצה לפסול את שתיהן.

אני באתי ואמרתי בכל מקום שמתקיימת פגיעה מהותית בזכותו של הנאשם להליך הוגן, נכנסו לזירה - - - בלי קשר אם ההפרה בוצעה כלפיו או בוצעה כלפי עד אחר. חד משמעית. אני רק אמרתי שלהפרה חייבת להיות השפעה על זכותו של הנאשם להליך הוגן. אם יש הפרה אנחנו יכולים לחשוב על מצב שבו ראיה הושגה בצורה לא ראויה. בסדר, רק אם אין לה משקל מהותי, כן. אבל הדגש בעניין הזה, ממלכת פסלות הראיה, היא בתוך ההליך הפלילי אל מול נאשם ספציפי. אם אין פגיעה בזכותו להליך הוגן אז אנחנו לא,

אז דווקא אם אני מקבל את מה שאתה אומר,

אתה לא מתעקש בהקשר הזה, אתה צריך להבין וראוי שתסכים, גם אתה וגם שר המשפטים, בקשר למילה "הציבורי". אין לי בעיה עם האינטרס. אבל האינטרס לא יכול להיות רק האינטרס הציבורי. לכן אני מציע פשוט להשמיט את המילה הזאת. כן, בסדר, אנחנו נבדוק את זה. עם כל יתר הרכיבים אין לי בעיה. "אופייה וחומרתה של ההפרה והנזק מול העניין שבקבלת הראיה ופסילתה", בלי המילה "הציבורי", כי זה מופנה לצד אחד.

אנחנו מיד פותחים דיון. אבל מכיוון שהוזכר פה הנושא של ה-"מהותית", אז אני רוצה רגע לומר. ופה אני מפנה, כי הדברים חשובים לנו לפרוטוקול. אנחנו רוצים להבין כיצד משרד המשפטים, המשרד המציע, מבין את המילה "מהותית". כי את המילה "מהותית" אפשר להבין בשתי דרכים: דרך אחת היא שפגיעה מהותית היא פגיעה חמורה, דרמטית,

כזו שמערערת את יסודות ההליך ההוגן. האישום, יסודות האישום. שהמילים הנרדפות לפגיעה מהותית זו פגיעה חריפה, פגיעה קיצונית. דרך אחרת להבין את הביטוי "פגיעה מהותית" היא שמדובר בפגיעה שיש בה ממש. שהיא לא זוטי דברים, היא לא שולית וזניחה. עכשיו, כאן יש רצון של משרד המשפטים לשמור על התיבה "פגיעה מהותית" כיוון שזו התיבה שמופיעה כבר היום בפסקי הדין וגם בוועדת ארבל. אבל אני חושב שאנחנו חייבים להבין, והדברים נאמרים לפרוטוקול, כי הם ישקפו בסופו של דבר את כוונת המחוקק. כיצד אתם מבינים את המושג "פגיעה מהותית"? האם זה מילים נרדפות לפגיעה שיש בה ממש או לפגיעה חריפה וקיצונית? רק שנייה, חשוב לי הבהרה. כי אתה אמרת שמדובר פה שהקבלה תפגע באופן מהותי. המילה "מהותי" פה לא עוסקת בחומרת הפגיעה. בעוצמת הפגיעה, נכון. אלא הקבלה במשפט. שוב, והקטע של "מהותי" של עוצמת ההפרה, זה בחלק השני בנוסח הזה. אתה צודק, זה חידוד נכון. צריך לשים לב איפה ה-"מהותי" נמצא. בסדר גמור. אז אני חוזר,

האם הפגיעה המהותית הזאת מערערת, מטילה איום דרמטי, על הזכות, אני לא מדבר על ההפרה. לא הפנמת את ההערה של שמחה.

מה שהוא אומר אם קבלת הראיה היא תנאי הכרחי להרשעה זה דבר אחד. ואם הקבלה של הראיה הזאת איננה תנאי, זה עניין אחר. אני אסביר בדיוק מה אני מתכוון. יש התנהלות בחקירה שעצם ההתנהלות כרגע, עוד לפני שלב המשפט. עוד לפני שהוגש כתב האישום כבר אני יכולתי להגיד שזכותו של נאשם להליך הוגן.

בסעיף הזה אתה בבית משפט כבר, אתה כבר עם כתב אישום. אני יודע. אני מסביר.

יש הפרה שמהיום שהיא בוצעה, עוד לפני שהוגש כתב אישום וגם אם מהמשטרה והפרקליטות יחזרו בהם מהכוונה להגיש כתב אישום, זכותו של פלוני להליך הוגן נפגעה בצורה מהותית. עוד לפני שהוגש כתב אישום בכלל. החוק עוסק בסיטואציה שהוגש כתב אישום, הפגיעה נעשתה. ואז אני לא יודע, יכול להיות שהפגיעה בזמנו הייתה קלה, יכול להיות שהיא הייתה חמורה. והמילה "מהותי" בחוק עכשיו מופיעה רק על שלב שאלת קבלת הראיה. ואני כן חושב ששוב, כאשר אנחנו עוסקים בתנאי סף, כי עוצמת הפגיעה מופיעה בחלק השני. כאשר אנחנו עוסקים בתנאי סף ואנחנו אומרים "קבלתה במשפט תפגע באופן מהותי בהגינות ההליך" יכולה הייתה להיווצר סיטואציה שהייתה הפרה כה מהותית כבר בהליך. הקבלה תהיה כבר לא מהותית כל כך, כי הנזק כבר נעשה. ואני אומר גם בסיטואציה כזאת אני רוצה שה-"מהותי" ככל שהוא קיים יחול על שני החלקים, לא רק על שלב הקבלה. כי בן אדם שהוחזק במעצר באופן לא חוקי חודשיים ועכשיו כבר הקבלה של הראיות שהושגו אולי כתוצאה מזה לא תפגע בו כבר באופן מהותי, כי הצלחתי להשיג ראיות מאלף מקורות אחרים, בעקבות הדברים שהוא נתן וזה. אני כן רוצה להגיד הייתה פה הפרה מהותית, אל תתקדמו,

בסיטואציות המתאימות. אתה רוצה להציע נוסח? אני בכלל המילה "מהותית" מפריעה לי. בכלל הייתי מוריד אותה לגמרי. אבל על זה בדיוק אנחנו מדברים עכשיו. לכן העליתי את האמירה הזאת כאמירת פתיחה לפני המבוא של יושב הראש לסוגיית המילה "מהותי" ואיפה היא נכנסת. אני חושב שיש טעם רב בדברים של חבר הכנסת רוטמן. כן, טוב.

אולי לא שמתם לב, אבל נעניתי לבקשתו של יושב ראש הוועדה ואני אחליף אותו לדקות אחרות. אני חושב שאני צריך לציין שבמיוחד בדיון זה ישיבתי פה בראש הוועדה היא ברירת מחדל. פשוט אין חבר ועדה אחר בחדר ויכול להיות שחברים שיושבים כאן ואינם חברי הוועדה היו מתאימים ממני לנהל את הדיון המיוחד והמקצועי הזה. אני מוצא את עצמי במצב שהוא מאוד אופייני לקבוצת חברים פה בארץ אני חושב בעיקר, שנפגשת. מתנהלת שיחה, אחד שותק, אבל בשלב מתקדם של השיחה זאת האמירה שכולנו שמענו. אני לא מבין בזה שום דבר, אבל אני רוצה להגיד משהו. אז אני אשתדל להתאפק ולא להשתמש בנוסח המאוד ישראלי הזה. אין ישראלי שאומר 'אני לא מבין בזה שום דבר',

כן, הצעתי לסדר הדיון היא כזאת. אגב, יש אחד, קוראים לו יאיר לפיד. הוא אמר שהוא לא מבין כלום בכלכלה. אמר לעיניי המצלמות. זו גם הייתה הפעם היחידה שהוא דיבר אמת. טוב, חבריי חברי הכנסת. ההתרשמות שלי ממקומי הקודם בקצה היותר רחוק של השולחן היא שהדיון בין יושב ראש הוועדה והיועץ המשפטי שלנו וחברי הכנסת, בשלב זה מוצה. ואני מבקש עכשיו שאנחנו נפנה לנציגי הממשלה ואחר כך יתחדש הדיון בישיבה זו או בישיבה הבאה. אז אם כך, אני מבקש איפוק מצד חבריי. זה בערך קשה כמו ישראלי שאומר 'אני לא מבין בזה שום דבר'. כן, אז משרד המשפטים, אני מבקש את דעתם, חוות דעתכם, התוספת שלכם לדיון החשוב הזה. באמת, כמו שיושב הראש אמר והיועץ המשפטי של הוועדה, קיימנו שיח וחשיבה רבה מאז הדיון הקודם ולכן הגענו היום עם נוסח שככה הייעוץ המשפטי של הוועדה הציע כמה שינויים בנוסח ההצעה הממשלתית. שבמרביתם הם שינויים שמקובלים עלינו ולטעמנו תורמים להבהרת נוסח הסעיף. המבנה מעט השתנה ובאמת הרכיב של ראיה שהושגה שלא כדין הוקדם ממש לראשית המשפט. אז אני אתייחס קודם כל לרכיב הזה ומשם אני אעבור להבהרה ביחס לפגיעה המהותית, שבאמת היא במוקד הדיון ונשמעו הערות שונות לגביו. כיוון שאני באמת לא מבין, את יכולה אולי להסביר? יכולתי לשאול את זה את גור. איפה נקבע ואיך נקבע שראיה מסוימת הושגה שלא כדין? אז המצב הדיוני הוא שבעת שמיעת הראיות יטען סנגורו של נאשם נגד ראיה מסוימת ביחס לנסיבות השגתה ויטען שהראיה הושגה שלא כדין.

המקור הפרשני הברור ביותר לאותה תיבה "ראיה שהושגה שלא כדין" - - - למה זה לא יכול להיות חלק מהטיעון המקדמי במסגרת הגנה מן הצדק,

אני מחכה עם ההשלמה הזאת. זאת בהחלט השלמה חשובה וחשוב לי לפרט גם את זה. אבל אני רגע מתייחסת בצורה יותר ממוקדת לסמכות לפסילת ראיה. לא מבחינת הסמכות, מבחינת ההליך. מבחינת השלב הפרוצדורלי. נניח שהתפרסמה ידיעה בעיתון, כתבה, ממנה הסתבר שעיתונאי הבין שיש בעיה בראיה מסוימת. אני פשוט שואל באמת רק להבין כשנכנסים הנה. לעניין החוק הזה, שער הכניסה הוא הערת או בקשת או דרישת הנאשם. הנאשם. בסדר, טוב. אז אם יש השגות אז זה יהיה אחר כך. בסדר, תודה. שווה לדבר על זה ולשים סוגריים על זה. כי באמת כמו שהיא אמרה, כי שאלת השלב הדיוני פה היא קריטית. כבר שאלתי נעשתה קריטית. כבר היה לי שכר הלכה ולקבל את זה ממך, חבר הכנסת עו"ד רוטמן. זה כבר היה בוקר די מוצלח עד עכשיו. כן, בבקשה גברתי. שנאמר משנכנס אדר מרבין בשמחה'. נכון, נכון. כן? אז אנחנו נמצאים במצב שבו סנגורו של נאשם טוען שלעניין נסיבות השגת הראיה שבמסגרת השגת הראיה הופר הדין. ואז רציתי להפנות את חברי הוועדה לכך שהמקור הפרשני הברור ביותר לתיבה הזאת "הושגה שלא כדין" נמצא בפסק דין יששכרוב ומדבר על הפרה של נוהל, חוק או דין במובן הרחב יותר, ושם אנחנו מגיעים גם לפסיקה. וגם תקנות פנימיות, נכון? אמרתי, נוהל. ולכן שער הכניסה הזה הוא די רחב והוא יכול לכלול כל מיני טענות. וחשוב לנו, למשרד המשפטים, החשיבות הזאת, המטרה הזאת של קידום ההליך הפלילי ולא לאפשר לו להתעכב ולזלוג לכל מיני מסדרונות צדדיים. זו מטרה שהשר ככה מכוון ואנחנו מקדמים אותה בכל מיני כלים. וגם כאן היה לנו חשוב להבהיר שהטענות, אם יישמעו טענות לפגיעות והפרות שוליות וזניחות של נהלים שמתמקדים בהיבטים טכניים של החקירה ולא בזכויות מהותיות של החשודים והעדים, אז הטענות האלה לא צריכות להיכלל במסגרת הסעיף. ולכן היה לנו חשוב והבהרנו את עצמנו, שהמילה "פגיעה באופן מהותי בזכות להליך הוגן" היא חלק משער הכניסה. ואם תישמע טענה שמדברת על פגיעה שולית וזניחה, מה שנקרא זוטי דברים, זה לא המקרה שלגביו בית המשפט בהליך הפלילי צריך להפעיל את הסמכות לפסילת ראיה. ראי נא, אנחנו מחוקקים. אנחנו רוצים לקבוע כללים שלא כל קורא, כל מי שקורא אותם יגיע למסקנה שונה, אלא למסקנה כמה שיותר אחידה, אין מאה אחוז ודאות. אני מבין כשאת אומרת את מה שאת אומרת מה הם המקרים הקיצוניים, לכאן ולכאן. אני יכול להבין. אני רוצה להבין דווקא את המקרים הגבוליים. אם את יכולה לתת לנו דוגמאות למקרים גבוליים של משהו שהוא מהותי ומשהו שהוא לא מהותי. לא קיצוניים. קיצוניים אני מבין. אולי בהמשך ניכנס לדוגמאות. דוגמאות יכולות ללכת לכאן ולכאן. רוצים להבין את המילה "מהותי", מה משמעה. זה לא הדיון האחרון. אבל זה הדיון הזה. אנחנו דנים על זה עכשיו. בדיון הבא כשנדון במשהו אחר נשאל על "מהותי"? טוב, נו, תן לה להתקדם. יושב הראש ביקש ממני להבהיר לפרוטוקול וחשוב לי באמת להיענות לבקשה שלו. להסביר שכשאנחנו מדברים על הסמכות לפסילת ראיה היא תחול ביחס לפגיעות משמעותיות ולא ביחס לפגיעות זניחות. אבל היא בוודאי, ואני תכף אמשיך ואתייחס לרכיבים נוספים של הסעיף, בוודאי ששיקול הדעת של בית המשפט הוא רחב מספיק כדי שהוא ישקול את עוצמת הפגיעה ויבחן איך עוצמת הפגיעה הזאת משפיעה על זכויותיו של הנאשם בהקשר הזה של ההליך הספציפי שמתנהל. ולכן אם אני אגרר לדוגמה של הפרה מסוימת אני אחטא לתפקידי כשאני אדבר על נוהל מסוים של המשטרה בלי שאני לוקחת בחשבון את ההקשר שבו ההפרה הזאת בוצעה ואת נסיבות גביית הראיה ונתונים נוספים שהיו נשקלים בשיקולים שהם בסוף ההליך. אז רגע חזרתי והבהרתי למה אני כרגע מעדיפה שלא להיכנס לדוגמאות. אני חוזרת למבנה של הסעיף. אז אני אומרת, שער כניסה הוא רחב למדי כשאנחנו מדברים על ראיה שהושגה שלא כדין, ולכן היה לנו חשוב להוסיף את הדרישה לפגיעה מהותית כדי לסנן טענות לפגיעות זניחות, להפרות זניחות. נגיד שהורדתי את המילה "מהותי".

שנייה. איזו פגיעה בזכות להליך הוגן, כי הרי גם אם אני מוריד את המילה "מהותי" צריכה להיות פגיעה בזכות להליך הוגן, היא זניחה ושולית? הרי אם היא זניחה ושולית אז היא לא פוגעת בזכות להליך הוגן. אמיר, באמת, לסדר הדיון.

אני אוותר על הדיון. אמיר. אני מעיר הערות. אבל שב, הכל נכון. נשמרת, אמיר.

אז אני - - - בסדר, אני מבקש את סליחתך. אבל תן לי בבקשה, אנחנו גם צריכים - - - זה לא קטנוני. אני לא אמרתי את זה עוד. אני גם רוצה שנציגי הממשלה ידעו שחבר הכנסת אוחנה הוא בעל תואר שני במשפטים. לא, זה לא נכון.

תואר אחד.

אני ככה מתייחס אליך.

אני מצטער. אנחנו מוכרחים, אמיר, להתקדם. תן לה להציג מה שהיא מבקשת להציג. היא מבקשת להציג את המשמעות של ההסכמות שהושגו וההשגות שיש על ההסכמות האלה בין משרד המשפטים, בין הממשלה לבין הייעוץ המשפטי שלנו. למהות ניכנס. בסדר, אבקש סבלנות.

אז אני ממשיכה ומסבירה ביחס לחשיבות שאנחנו רואים במילה "מהותית". המילה הזאת בעצם שימשה עד היום את הפסיקה בהפעלת הסמכות הזאת. פסק הדין בעניין יששכרוב מדבר על הפגיעה המהותית ומבהיר. המילה "משמעותית" גם כן משמשת שם בתוך הדברים. אני אקריא רק משפט אחד: "לשם פסילתה של ראיה שהושגה שלא כדין נדרש כי קבלתה במשפט תפגע בהגינות ההליכים כלפי הנאשם, פגיעה שהיא משמעותית, לתכלית שאינה ראויה ובמידה שאינה עולה על הנדרש". אז הקראתי כדי להדגים את השימוש במילה "משמעותית" ואת העובדה שאנחנו סומכים ידינו ומבהירים שלא מדובר רק בפגיעות חריפות, יסודיות, שמערערות את הבסיס לניהול המשפט, אלא גם בפגיעות נוספות שהן משמעותיות והן ייבחנו במכלול השיקולים הנוספים. התרומה בתיקון שהציע הייעוץ המשפטי של הוועדה לפירוט קבוצות השיקולים היא תרומה חשובה. כי היא מסייעת גם כן כדי להבהיר איך בית המשפט מגיע למסקנה שנגרמה פגיעה מהותית. הוא צריך לשקול את שלוש קבוצות השיקולים האלה. טוב, אם הושגה הסכמה, אז ניתן להתקדם. אם אתם מסכימים לכך. אני רוצה רק להבהיר איך אנחנו קוראים את קבוצות השיקולים האלה ובהמשך לדברים שהשר גם ציין ביחס לרקע של הדיונים בוועדת ארבל, שם בעצם נותרה כעמדת מיעוט הצעה שביקשה לפרט פירוט רב יותר של השיקולים. ההצעה בנוסח הנוכחי, ואני רוצה גם את זה להצהיר ולהבהיר, כוללת את קבוצות השיקולים. הכוונה היא להשאיר את שיקול הדעת רחב במסגרת הקבוצות האלה ולא להטעות את, המחוקק לא מנסה להשפיע על שיקול הדעת שיופעל. אבל את אומרת את זה ואת מצמצמת את שיקול הדעת. אבל אם הסכמנו והשיקולים האלה נמסרו קודם לכן, אז אני מבקש, אם יש לך הערות, הסתייגויות מסוימות מרוח הדברים, מן הנוסח, הבנתי שמוסכם.

אני רק חשבתי שחשוב שנבהיר איך אנחנו קוראים את הפירוט. והקריאה שלכם היא שונה מההבנה של הייעוץ המשפטי ויושב ראש הוועדה? אני חושבת שלא. נו, אז בסדר. רק במשפט אני אומר שהשיקולים אלה הם מותירים שיקול דעת רחב לבתי המשפט ומאפשרים את המשך ההתפתחות של הפסיקה, כפי שנעשתה עד היום וכפי שהיא תמשיך להיעשות. נקודה נוספת שמאוד חשוב לי להבהיר ואני חושבת שהיא תיתן מענה לחלק מהערות חברי הכנסת. להזכיר שהדוקטרינה של הגנה מן הצדק חולשת על הליכים רבים במשפט הפלילי והיא מעניקה לבתי המשפט כלים שונים. אחד מהכלים הוא פסילת ראיה. אבל הפגמים הנטענים בהליכי החקירה נגזרים משפיעים גם על גזירת הדין וגם על היבטים נוספים בהליך הפלילי. ולכן גם אם נוסחת האיזון בסעיף זה תוביל את בית המשפט למסקנה שאין מקום לפסול את הראיה, עדיין נותרה לו האפשרות לתת משקל לפגם שהוא שוכנע שבכל זאת התקיים. סליחה על ההפרעה, כן? אז הזכרתי רק את מכלול הכלים תחת הדוקטרינה של ההגנה מן הצדק, כדי להבהיר שגם אם המסקנה של בית המשפט במקרה מסוים תהיה שלא לפסול את הראיה, נותרים לו כלים נוספים. אני מבין שחבר הכנסת אוחנה ביקש לשאול שאלה?

אני הערתי הערה. אם אתה רוצה, לא היית כאן, אני אחזור.

אני לא רוצה שבשבילי תחזור. אני אגיד בפשטות. המילים "באופן מהותי" בעיניי נועדו לצמצם את המקרים שבהם בית המשפט יוכל להשתמש בחוק הזה ולא בצדק. אני אסביר למה. נניח שמחקתי את המילים הללו מהחוק. מה הנוסח יהיה? שקבלתה (של הראיה) במשפט תפגע בזכות להליך הוגן.

אם זה משהו זניח ושולי, ממילא הוא לא יפגע בזכות להליך הוגן. הוא זניח ושולי. לכן אני חושב שהמילים "באופן מהותי" צריכות לרדת.

אבל השאלה מה קורה כשיש פגיעה, שאנחנו יודעים שיש פגיעה, אבל הפגיעה בזכות להליך הוגן היא קלה.

הפגיעה יכולה להיות קלה. אבל היא לא יכולה להיות קלה אם היא פוגעת בזכות להליך הוגן. אם היא פוגעת בזכות להליך הוגן היא לא פגיעה קלה. אבל אני רוצה לומר, זה גם דיון שעלה, אני אומר עוד פעם, לפני שיצאתי אמרתי. זה דיון שעלה, הפסיקה פיתחה את האמירה הזאת שהפגיעה בזכות להליך הוגן שמצדיקה את שיקול הדעת הזה של פסלות הראיה, זו פגיעה שעוד פעם, יש בה איזה שהיא ממשות. אם היא פוגעת בזכות להליך הוגן חייבת להיות בה ממשות. לכן המילים "באופן מהותי" רק נועדו לצמצם את המקרים ולא במקומן. טוב, אני מבין את העמדה הזאת. אני יצאתי לפני ששמעתי את התשובה לפרוטוקול של איך אתם מבינים את המילה "מהותי". חבר הכנסת אוחנה בעד לוותר עליה לחלוטין. ובסדר גמור, זו עמדה ראויה, זו עמדה שיכולה גם לעלות כאן בהסתייגויות וכו'. זה לא טעות שהיא מופיעה שם, זאת כוונת מכוון, שאתה צודק שהיא להציב איזה שהוא תנאי סף שאומר שצריך להיות איזה שהוא דבר של ממש בפגיעה הזו בזכות להליך הוגן כדי להיכנס לעולם פסלות הראיה. במובן הזה חשוב לי לומר, שנהיה מאוד בהירים. בניגוד לארצות הברית, ששם על פניו זה פסלות מוחלטת. ובניגוד אולי למקומות אחרים, החוק פה לא בא ואומר שברירת המחדל הופכת להיות פסלות ראיה. זאת לא לשון החוק וגם לא צריך לטעון שזה מה שמנסים כאן. הצעת החוק הממשלתית לא הופכת את המצב כך שברירת המחדל היא פסלות ראיה עכשיו בוא נתחיל לשקם.

וזה בא לידי ביטוי בכך שפוסלים ראיה רק אם היא תפגע בזכות להליך הוגן. אבל אם אתה מוסיף לזה גם תפגע באופן מהותי, יצרת עוד קושי. שמעתם שיש אפילו דעה יותר מובהקת מדעתו של היו"ר בשיחה אתכם. איך אתם מבינים את הביטוי, איך המשרד והפרקליטות מבינים, והמשטרה, מבינים את הביטוי "פגיעה מהותית"? אני אחזור רק על הדברים שאמרתי כשחבר הכנסת בגין ניהל את הישיבה. אני הבהרתי שהסמכות לפסילת ראיה של בית המשפט קמה בהתקיים שני התנאים: המונח הושגה שלא כדין, שהפרשנות שלה בפסק דין יששכרוב היא מאוד רחבה. ואנחנו מבקשים להעמיד את התנאי הנוסף של פגיעה מהותית בזכות להליך הוגן כתנאי נוסף. ואנחנו מבהירים שהתנאי הזה מדבר שהפגיעות שייכנסו ועליהן תחול סמכות לפסול ראיות הן פגיעות משמעותיות בזכות. לא פגיעות זניחות, אבל גם לא פגיעות שהן ברמת חומרה הגבוהה ביותר. את יכולה לתת לי דוגמה לפגיעה זניחה שפוגעת בזכות להליך הוגן? אני לא יכול להעלות על דעתי. אם היא זניחה אז היא לא פוגעת בזכות להליך הוגן.

אז אחרת אתה יכול לומר שכל פגיעה קטנה בזכות אז בוא נאיין את עצם הפגיעה. לא, יש פגיעות יותר קטנות. בהגבלות על חופש הביטוי, אתה לא יכול לדמיין מצב שבו ההגבלה על חופש הביטוי היא יחסית מינורית? אדוני יושב הראש, לשון החוק היא כזאת. אוסרים עליך להפעיל מגפון בשכונה ב-23:30 בלילה. אז הפגיעה היא יחסית מצומצמת בחופש הביטוי שלך.

פשוט מופעל אצלי בשכונה מגפון של מתנגדי החיסונים בימים האחרונים, אז מתוך חיי אני מדבר. היו תקופות שלא הגבילו. ברוך הבא למועדון.

אני יכול בוודאי להעלות על הדעת מנעד רחב של הפרות. כאלה שהן זניחות וכאלה שהן חמורות. אבל אם הן נכנסות לתוך הקטגוריה של פגיעה בזכות להליך הוגן הן לא יכולות להיות זניחות. רגע, יש לי שאלה. בוא נאמר, אני דווקא לא לוקח משהו מתוך פסילת הראיה,

אבל בוא נאמר שהתביעה שמטה איזה שהוא חומר ראייתי מסוים מהחומרים הראייתיים שהועברו. זה זירה אחרת של המשפט הפלילי.

התביעה התרשלה בתפקידה. לא העבירה איזה שהוא פרט ראייתי להגנה. הדבר נמצא ואחרי זה הדבר הועבר. זו פגיעה להליך הוגן, בסדר?

פחות זמן עמד לסנגור להתמודד עם הסיפור הזה. אולי אם הוא היה יודע את זה מההתחלה היה קצת בונה אחרת את קו הטיעון. אבל זו פגיעה, זו לא פגיעה חריפה, זו פגיעה קטנה.

קודם כל, זאת פגיעה. אבל היא לא נוגעת לאופן השגת הראיה. פה אנחנו לא בעולם של האם התביעה העבירה את החומר לסנגור או לא. אנחנו בעולם של אופן השגת הראיה,

לא, בעניין הזה זה קבלתה במשפט תפגע.

כן, אבל מאיפה היא הושגה? אתה מדבר על ראיה שכבר קיימת בידי התביעה ולא העביר אותה לסנגור מאיזה שהיא סיבה.

אני מבין מכם, כי זו נקודה שאני רואה אותה מאוד חשובה, שאתם אומרים שהפגיעה צריכה להיות לא זניחה, אבל לאו דווקא פגיעה קיצונית. נכון? נכון.

חבריי, אנחנו בעוד רבע שעה במצוות נהליו של הבית, צריכים לסיים. יתקיים דיון בשבוע הבא. אנחנו מאמינים ברצף דיונים, לסיים חוק ולעבור. החוק הוא חשוב והוא מורכב רעיונית. אין מחלוקת, על זה אין מחלוקת. אבל הוא לא מורכב חקיקתית. זה לא חוק של 100 סעיפים. ולכן אנחנו, אני כבר אומר, יהיו אנשים שלא יספיקו לדבר, בייחוד בזום ונציגי חברה אזרחית. קולכם יישמע בדיון הבא. אנחנו היום נפרסם את מועד הדיון הבא בעניין. המטרה שלנו זה לאשר את החוק בנוסח שיסוכם ולהחזיר אותו אל המליאה. אבל כן חייב להישמע קולה מבחינתי.